אני פותח את הדיון. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר. יש את חבר הכנסת פורר,

אנחנו נאחד את הכל לאותה ועדה.

למה צריכים ועדה משותפת? לגבי חוקה אני יודע לפחות מנקודת המבט שלי: אתה רוצה שיעבור, תעביר אותו לוועדת הפנים. אתה רוצה חוק שיתמסמס, שלח אותו לוועדת חוקה. אני כבר עם חוקים שמעל חצי שנה. מיקי, או שאתה נותן לי לנהל את זה וזה יקרה או שאתה רוצה למסמס את זה. אני אומר לך בכנות. לא, בוועדה משותפת זה ירוץ מהר מאוד. ועדה משותפת זה ירוץ צ'יק-צ'ק. אם אני אעמוד בראשה, ברור שכן. תעשה ועדת כנסת עם חוקה. ועדת כנסת עם ועדת חוקה? אני חושב ששכנעת אותי. כנסת עם פנים. כנסת עם חוקה או כנסת עם פנים? לא, כנסת עם חוקה. מה כנסת עם חוקה, מיקי?

אתה תהיה חבר מטעם ועדת הכנסת. לא, איזה חבר? זה צריך להיות בוועדת הפנים. אבל אני רוצה לעמוד בראשות הוועדה. אני אעשה את זה פה. ועדה משותפת כנסת וחוקה. הכל בסדר. רביזיה. בוא, בוא, יא רביזיוניסט אחד. ועדה משותפת. אתם מוציאים את ועדת הפנים מהלופ הזה? אדוני, אני מתנגד ליוזמה. זאת יוזמה מסוכנת, זה מהיוזמות הקשות שהעלית כאן על השולחן וזה מדהים שאתה גם לא לומד. זה מהיוזמות המסוכנות ביותר שעלו על שולחנה של ועדת הכנסת, וחבל שהייעוץ המשפטי נותן לזה יד. שמות החברים מטעם ועדת חוקה - - מיקי, איזו ועדה משותפת אתה מקים? להצעת חוק שחרור ממאסר על תנאי. למה ועדה משותפת?

אני אסביר לך למה צריך ועדה משותפת, אני אסביר לך מה העניין: העניין הוא שיש אסיר ביטחוני שהיה חבר כנסת. תראה, מה שקורה, ועדת חוקה עמוסה.

לכן רצינו לעשות ועדה משותפת - - נורא מצחיק שאתה אומר את זה כי היושב ראש יושב כאן ונלחם להכניס אליו חוקים. מה שבא לו מביאים לו, מה שלא בא לו, לא.

אז אנחנו רוצים לעשות ועדה משותפת של כנסת וחוקה, ואני אעמוד בראשות הוועדה. מה קשור כנסת? מה קשורה ועדת הכנסת לחוק הזה? ועדת הכנסת יכולה לעשות הכול. אתם עושים שמות בבניין הזה.

אדוני, זה לא כינוס של מרכז הליכוד. די כבר. מיקי, אני אגיד מילה ואז אני אלך. לא, אתה לא תגיד מילה, אני באמצע זכות דיבור.

ידעתי. סליחה. אתם באמת עושים פה כל מיני הכלאות מוזרות. היושב ראש, אתה יכול להקשיב לי? תן לי רגע, אני אומר משפט והולך. לא רוצה לתת לך.

תזכור. מיקי, אני חושב שזה צריך להיות בוועדת הפנים או ועדת הפנים משותפת. אני חייב לצאת לנהל וועדה ואני אומר לך את דעתי. זה המקום הנכון ואני מאוד מקווה שתלך לכיוון הזה.

אני רוצה להגיד משהו, אדוני: קודם כל, חבל מאוד שאתה לא לומד לפני שאת המגיע לדיון לדבר עם האופוזיציה, לבדוק את עמדתנו. אולי היינו מסכימים לתהליכים האלה. הכול זה בהפתעות פה על השולחן. אז לפני שתתקדם בדיון על עצם העניין, אני מבקש לשמוע את הייעוץ המשפטי. הם אמרו ועדת חוקה. עמדת היועץ המשפטי לכנסת היא שזה צריך להיות בוועדת חוקה כמו בכל הפעמים שבהם דנו בשחרור על תנאי אסירים. וזה אומר שהחוק ימות שם.

סלומינסקי, זה נושא שבוער בו. סלומינסקי מאוד מאוד עמוס. את חוק עונש מוות למחבלים הוא תוקע רק שנה. הוא מאוד מאוד עמוס סלומינסקי. בקיצור, אני חושב שוועדה משותפת תקדם את החוק וגם תייצר באמת חוק. עשיתי כבר כמה חוקים בחיי, אני יודע לעשות חוקים, זה בסדר. האופוזיציה צריכה התייעצות סיעתית. אז תתייעץ, ואז אני מניח שבסוף אני אשכנע אותך. אתה מפריע לי להתייעץ. תכריז על התייעצות. התייעצות סיעתית חמש דקות. הישיבה הופסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:15 ונתחדשה בשעה 11:17.) אני מחדש את הישיבה.

ההתייעצות. אדוני היושב ראש, לאחר שקיימתי הליך התייעצות, הגעתי למסקנה שיש בסך הכול מוטיבציה לקדם את הנושא ושזה בא מהמקום הזה, אני באופן יוצא דופן וחד-פעמי אתמוך בבקשה שלך. אני מאוד מודה לך.

אני רוצה להבין מה הסיבה. מה

אני אסביר לך: בגלל שלחבר הכנסת דוד ביטן זה לא קרה אף פעם, אז אני אסביר לו קצת למרות שהוא באמת מהמנוסים - - אני בחיים לא שיניתי את דעתי במהירות כזאת. שיניתי אבל לא במהירות. בוא לא נבדוק את זה אחורה, חבר הכנסת ביטן אבל אני אגיד ברצינות: בגלל שאנחנו רוצים לקדם את הנושא הזה ואנחנו רוצים שבאמת אסירים

וגם בגלל שאני חושב שהכנסת נמצאת בסוף ימיה, אז שווה מאוד לקדם את זה במהירות. אדוני היושב ראש, רק אל תבנה על זה בפעם הבאה. הוועדה תמנה

חברים, חמישה מוועדת החוקה וחמישה מוועדת

להלן החברים: מוועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר יושב ראש. חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת אלעזר שטרן מהאופוזיציה, וקואליציה - חבר הכנסת רוברט אילטוב או פורר. לא, אני בחוקה. אז רגע, אז עוד אחד מהקואליציה חבר הכנסת רועי פולקמן. מטעם ועדת חוקה - - רגע, את מי מטעם ועדת הכנסת?

אפילו לא שואל אותי.

שמת מישהו מהמחנה

לא, מוועדת חוקה אשים מהמחנ"צ. עכשיו תגיד לי את מי אתה רוצה. רויטל סויד מתאים לך? שנייה, אני לא מוכן שיהיו שניים מהמחנה הציוני. אחד מחוקה ואחד מוועדת הכנסת. הסיעה השנייה בגודלה בכנסת. כמה שמת לך?

שמת שניים מהליכוד? לא, שמת שניים מוועדת הכנסת. וגם מחוקה אני לא שם מהליכוד.

אין לי בעיה לתת לך אבל זה לא יסתדר. רגע, בואו נראה, סבלנות. מטעם ועדת חוקה - רויטל סויד ומרב מיכאלי. שים את רויטל. אז רויטל סויד, עודד פורר, שולי מועלם, מאיר כהן ויואב בן צור. אני רוצה נציג מוועדת הכנסת. אז אני צריך להחליף. אני אוריד את שטרן מוועדת הכנסת ונשים שם את יואל חסון.

אז אני קורא את השמות סופית, 10 חברים: מוועדת חוקה רויטל סויד, עודד פורר, שולי מועלם, מאיר כהן ויואב בן צור. מוועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר - היו"ר, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת יואל חסון וחבר הכנסת רועי פולקמן. מי בעד ירים את ידו? הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין ההחלטה התקבלה. עוברים לסעיף הבא.

אין קוורום. מה נעשה? אני עוצר את הישיבה עד שיהיה קוורום ואז נחדש אותה. לגבי הדיון הקודם, תיקון קל, טעיתי ואנחנו נעשה הצבעה מחודשת. בוועדה המשותפת התבלבלתי אז לא חבר הכנסת יואב צור בוועדת חוקה אלא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי כי הוא חבר, ולא חבר הכנסת מאיר כהן בוועדת חוקה אלא חבר הכנסת אלעזר שטרן. אנחנו צריכים לעשות על זה רביזיה. סליחה. מי בעד הרביזיה ירים את ידו?

נו, באמת. אני צריך לחכות חצי שעה גם כשאני מבקש? זה תקנון,

רביזיה ב-11:55.

ונתחדשה בשעה 11:57)

מחדש את הדיון. נתחיל עם הרביזיה: הצבעה על הרביזיה.

הצבעה בעד, 5 נגד,

מטעם ועדת הכנסת יו"ר הוועדה מכלוף זוהר. דוד ביטן חבר ועדה, רועי פולקמן חבר ועדה, יואל חסון חבר ועדה, אחמד טיבי חבר ועדה. מטעם ועדת חוקה עודד פורר, שולי מועלם,

אנחנו עוברים לפטורים בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לפני קריאה ראשונה. נציג משרד החקלאות, בבקשה. אני סמנכ"ל השקעות במשרד החקלאות. אנחנו הגענו - - יש משרד חקלאות בכלל? השר בכלל מתעניין בחקלאות אצלכם?

רק שתדע מאז שהוא שר עלה הייצוא החקלאי. רק אם הוא נמצא ביצהר. - - - שר החקלאות הנוכחי, החקלאות מעניינת אותו, רק אם השדה נמצא ביצהר או באריאל או במקומות כאלה. יואל לא, בין יצהר לאיתמר זה לפיד. התבלבלת. שכנעת אותי.

אם חברת הכנסת שולי מועלם תתחיל פה לתקוף את האופוזיציה... - - - חברת הכנסת מועלם, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. את לא תוקפת את האופוזיציה.

יש לי ועדה מה זה חשובה על בתי הדין - - - בבקשה. או שנהיה ענייניים בנושא החקלאות שגם ככה במצב קשה בגלל השר שמוביל אותה או שאנחנו נעשה פה קואליציה-אופוזיציה אדוני. קדימה, בבקשה. פרט הסבר ונמק. די, מספיק. זו פעם ראשונה שגם משרד החקלאות וגם משרד האוצר, ששניהם אחראים לחוק, חשבו וחושבים שהחוק הזה מ-1980 לא תוקן והוא כבר לא

- - - - - - - - החוק מאפשר הטבות שני סוגי הטבות עיקריים: האחד זה הטבות מס לחקלאים שמייצאים, והדבר השני זה המענקים. הטבות מס שהיום בחוק הם לא רלוונטיים שאף אחד לא משתמש בהם.

זה לא קורה כל הזמן - - אבל למה אתם צריכים הקדמת דיון? אני אגיד לך למה: החוק אומר שהטבות המס

אני - - למה לא הגשת את זה לפני חודש? כי היו לי כל מיני ויכוחים. היו לי המון ויכוחים עם

במחנה הציוני, החקלאות חשובה לנו. אנחנו מקדמים נושאים שקשורים לחקלאות. אנחנו בדרך כלל באופן ענייני פועלים לטובת החקלאות - - בעיקר בצפון תל-אביב. יואל, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אתה יודע איפה החקלאות בצפון תל-אביב? לא על הגגות. איפה שהם עושים את הערוגות האלה במרפסות? שם הם עושים חקלאות גם. הערוגות של הקנביס. אדוני, אני חושב שהוועדה לא

- - אני

בעניין הזה אני אתו היום כי תמיד הוא תומך בקואליציה אז אני אתו. אדוני, יושב ראש הקואליציה לשעבר, בוא נתקדם. אני חושב,

שבנושא הזה שהוא כבד משקל, אם אנחנו רוצים כוועדה להתעמק בזה ולחשוב היטב איך אנחנו מקדמים את החקלאות, אנחנו צריכים לדון בזה - - שכחתי נו. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה ביטן. סליחה אדוני, תן

אני חושב אדוני, שהדבר הזה הוא לא עניין של הקדמת דיון. הנושא הזה דורש שהשר עצמו יגיע לכאן - - בעצמו? זה רק הקדמת דיון. כן, הוא יגיע. הוא צריך להסביר לוועדה בדיוק מה המטרה, מה עומד ולמה חשוב להקדים את הדיון ואולי גם בדרך הוא ייתן לנו הסברים מדוע בשלוש שנות כהונתו כשר חקלאות הוא לא עוסק בחקלאות בכלל, ומצב החקלאות רק מתדרדר ועוסקים בייבוא חקלאות במקום לסייע לחקלאים פה, בארץ ואת כל הבעיות האלה שצריך לטפל בהן. לכן, אני חושב שהוועדה

לפני שהוא מאשרת את זה ולפני שבכלל ניתן הקדמת דיון, אנחנו צריכים לשאול את השאלות למה הקדמת דיון? למה השר לא מתייחס לנושאים בעצמו ולא מגיע לתת לוועדה הסבר? אני גם חושב, אם אתה שואל אותי, שבנושא הזה אני מציע שלא רק אנחנו אלא גם אתם תקיימו התייעצויות סיעתיות - - אתה מכיר את פילי? אתה מכיר את פיליבסטר? אז יאללה, גמרת לי את החיים. תסיים. - - - אז אני חושב, אדוני היושב ראש, כדי לסכם את הנושא, יש סוגיות, אם אתה שואל אותי, שצריך להקדים עליהן את הדיון הרבה יותר מזה כמו לדוגמה סוגית ייבוא העגבניות לישראל על חשבון החקלאים שלנו ופגיעה בחקלאים שלנו. ומצב החקלאות רק התדרדר מהרגע שיש שר שכל מה שמעניין אותו זה רק התנחלויות ורק קידום ההתנחלויות, הוא וסיעתו, ואתם כליכוד עבדים שלהם ומצביעים אוטומטית לכל מה שהם אומרים. לא, אנחנו בעלי התנחלויות אגב. יואל, גם בהתנחלויות יש חקלאות. שלא יהיה ספק אדוני - אני בעד עידוד השקעות הון בחקלאות. יש לנו הסכם אתם: הם מקימים את ההתנחלות ואנחנו בוחרים את ראש העיר. אני בעד עידוד השקעות הון. אז תצביע בעד.

לא אמרתי עדין מה אני מצביע על מהותו של עניין. אני חושב שהדיון פה לא תקין. אי אפשר לקבל פה החלטה מאיזה הסבר של דקה וחצי מטעם הסמנכ"ל המכובד. אין לי טענות אליו, הוא עושה את עבודתו אבל מה קרה פתאום? הרעיון זה קיצור מחובת הנחה. היום בכנסת יהיה על זה דיון, אתה תדבר על זה בכנסת, יהיה דיון רחב, דיון ציבורי ונצביע.

למה הקדמת דיון? למה השר פתאום נזכר? מה עמדת האוצר בעניין, לא שמענו. הכל יהיה היום. אני עובר להצבעה. מי בעד מתן הפטור?

התייעצות סיעתית בת חמש דקות. חוזרים ב-12:13

(הישיבה נפסקה בשעה 12:08 ונתחדשה בשעה 12:11.) אני מחדש את הדיון. הצבעה. בדקתי ברצינות עם יועץ החקיקה שלנו בסיעה ועם כל הנוגעים בדבר. אנחנו החלטנו להצביע בעד הבקשה. מי בעד ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין ההחלטה אושרה.

הישיבה נעולה.

12:12.